הוא נגרם בעטיים של מאמצינו גם להידיין עם המשרד המציע על דרכים לקידום הצעת החוק. אתנו חבר הכנסת מקלב, אני מודה לו על הצטרפותו. אתנו כאן ממשרד המשפטים רעות אופק. החברות האחרות נמצאות אתנו בזום. ממשרד האוצר טרם הגיעו. בזום עו"ד תמר יוסף אבל איל טולדו היה אתנו בדיון, אני מעריך שיצטרף. מערך הסייבר הלאומי איתי בן ארצי, החברים אט-אט מגיעים. סגן ראש מטה ישראל דיגיטלית לירון ליבסקינד מליאן הצטרף אלינו. תכף יצטרפו חברים וחברות נוספים. יש אתנו רבים ורבות באמצעות הזום. אני רוצה להסביר היכן אנו נמצאים. אנו ממשיכים במעבר שלנו על סעיפי הצעת החוק. אנו רואים בדיונים הללו הזדמנות להעלות עוד נקודות, עוד מחשבות ותהיות. כפי שאמרתי, יש פה כמה סוגיות מפתח גדולות שבסופו של דבר תצטרכנה להתחבר בשיג ושיח של הוועדה עם המשרד המציע. הדברים תלויים זה בזה במובן שהשאלה, האם המסלול הוא מסלול שמטיל חובה על האזרחים למסור את הפרטים או יש בו אפשרות למסור את הפרטים, מקרין מאוד על אופי יתר ההסדרים בחוק. מטבע הדברים יש קורלציה הפוכה בין הדברים - במקום שבו קיימת חובת מסירה, כל יתר ההסדרים צריכים להיות הסדרים מבוצרים כי מוטלת פה חובה. במקום שהעניין הוא וולונטרי, כשאדם בוחר להצטרף לשירות, הוא לקח על עצמו את היתרונות והחסרונות שקיימים באותו שירות ממשלתי. לכן אני חושב שאנו עובדים פה בשני צירים אחד הוא ההתקדמות שלנו בסעיפים השונים להקריא, להציף שאלות, בעיות ואתגרים, והציר השני הוא לברר עם הממשלה את הסוגיה של כן חובה או לא חובה. חבר הכנסת מקלב, אם תבקש להתייחס בפתח הדברים, נמשיך במסמך ההכנה מס' 2 שלנו בקריאות. קבוע גם דיון לשבוע הבא. נראה איך אנו יכולים לקדם בצורה המיטבית את הטיפול בנושא. חבר הנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה. אני מבין שיש לך משא ומתן בנושא הזה כנושא עקרוני,

אנו הולכים חובה או וולונטרי. אתה צודק מאוד שזה משליך גם מבחינתנו על האופי של כל הסעיפים. אני ניהלתי בזמנו בוועדת החוקה את החוק הביומטרי של תעודת הזהות הביומטרית. כמה משרדי ממשלה רצו כמה שיותר לחובה ולכוון לכיוון הזה. כמובן היו עוד דברים מרכזיים. היום בדיעבד אתה יכול לראות שגם אם זה לא היה חובה אלא 5 או 10 שנים, כולם כמעט היום הולכים על ביוטמטריים כך שאל להם למשרדי הממשלה לחשוש ממסלול לא חובה. מסלול חובה יש הרבה ריאקציה, אני גם חושב שקשה להעביר לפה את הנושא של חובה. יש הרבה היבטים של השלכות בעניין הזה כפי שדיברו פה בוועדה ודאי בדיונים שהיו פה. לכן אני רוצה לחזק את המהלך הזה. לא צריך לחשוש. ההישגים יכולים להיות לא פחותים גם אם זה קצת יותר איטי. זה יגיע לשם בהרבה פחות תקלות. זה בכותרת. אני פונה אליך עכשיו גם כדבר עקרוני. הרגשתי, וגם אחרים אני חושב, חסר במידע, מה ההיקפים. על מה אנו מדברים. אם רוצים לשלוח ומתי ואילו דברים, מה מתוך ה-133 מיליון מכתבים, 15 מיליון מכתבים רשומים,

איזה סוגים של משלוח? מה רמת אותו אזרח שלא מקבל, מה המשמעות? אני יודעים שלא דומה הודעה רגילה למשל לדוח שצריך לשלם. מה המשמעות אם לא קיבל את זה במייל? אני מבקש ממך שהוועדה תבקש מסמך מהממ"מ שהוא סקירה, גם מסמך משווה אך גם פרטני יותר גם ברשויות המקומיות וגם במשרדים, במה מדובר. הוא הכין את המסמך המשווה למה שקורה בעולם. אנו מבקשים פירוט יותר, מה שהבנו שהמדינה שולחת 136 מיליון מכתבים רגילים ועוד 15 מיליון מכתבים כפי שאמרתי. מי הגוף השולח? מה סוג המכתב? מספר המכתבים בשנה - משרד זה או אחר? הסנקציות או ההשלכות אם הנמען לא קיבל את דבר הדואר מה המשמעויות של זה, איך שולחים את זה בדואר רגיל או רשום? למי מיועד המכתב אזרח או בחברות? לחברות, למשל רשויות מקומיות ששולחות לחברים - משרד המשפטים, משרד הכלכלה, שם נניח מעבר למייל יכול אפשר לעשות ההבדלה בין אזרחים - כפי שחשבנו לעשות הבדלה בין צעירים ואזרחים רגילים. גם בקטגוריה של אזרח - כמה מכתבים מיועדים לקטינים וכמה למבוגרים. העוזר שלי עשה טבלה שלמה, לקחנו עיריית ירושלים מה זה חשבונות ארנונה שיש לה, מה זה סתם הודעות רגילות לתושב. שהרשויות המקומיות ייתנו פירוט. ביטוח לאומי למשל, מה יש לו? דחייה על בקשה לקצבת נכות, אם צריך לערער תוך 60 יום, אם שולחים דואר רשום מה כמות המכתבים? יש לי עיריית תל-אביב על דוחות חניה, של המשטרה. זימון מבדקים לגיוס. רשימה שלמה של דברים. הייתי מעביר לך את זה. זה ייתן לנו סוג של אינדיקציה במה מדובר. מה ההיקפים. בסדר גמור. לירון, עשיתם עבודה כזו? יש עבודה ממשלתית על היקפי הדואר מהרשויות הממשלתיות? יש לנו מספר כולל שקיבלנו, לא בפירוט פר מספר קשה מאוד לקבל את המספרים האלה ממשרדי הממשלה. לא תמיד הממשלה יודעת באמת ברגע נתון כמה דואר היא מוציאה מאיזה סוג ולאן. לכן יש לנו המספר הכולל. נבקש. נטפל בעניין הזה. אבקש ממנהל הוועדה לבקש את הדברים האלה מהממ"מ. אם אני זוכר נכון, חבר הכנסת בגין המשיך את הדיון בפעם הקודמת. הקראנו את סעיף 3ב. שם חלק מהדברים הוועדה דנה ויש דברים שהוועדה עדיין לא דנה. נושא הקטינים הוועדה דנה. נושא ברירת המחדל זה נושא שעלה. הנושא של עניין דיפרנציאלי גם עלה. יש נקודה אחת שעלתה כשחבר הכנסת בגין ניהל את הדיון והממשלה אמרה שתביא מצגת או דוגמה לאיך הדברים עובדים לדיון הזה. הנקודה היתה איך מייצרים אפשרות אפקטיבית רצינית לסירוב. כלומר כשאותו פקיד, בין אם זה מילולית פנים אל פנים ובין אם זה דיגיטלי, איך אדם יודע שיש לו אפשרות לסרב ומה משמעות הסירוב שלו וכו'? הרבה אנשים אומרים להם: אתה חייב, והם לא יודעים, והתשובה של הממשלה בפעם הקודמת היתה שהיא תביא לפה מצגת של איך הדברים הולכים להיראות. בדיון הקודם כשהנחת המוצא היתה שיש פה חובת מסירת רישום, עניין הסירוב היה סביב נושא האופט אאוט. אנחנו כרגע נמצאים ברגע שעוד אין בו הכרעה לגבי עצם חובת מסירת הפרטים למול האופט אאוט. לכולנו ברור שזו סוגיית המפתח. אם רוצים להתייחס, בבקשה, אבל זה ברור חבל לבנות פה תילי תילים של רעיונות. אני מסכים עם עמדת היושב-ראש. רק אתמול אחר הצהריים קיבלתי את המודל אחרי התיקונים, בכל מקרה, שביקשנו שיתבצעו בו. אשמח להציג את המודל בפעם הבאה, איך רואים את כל המסכים לאחר מכן, כולל המסרים שמופיעים שם. אין בעיה. יש פה סוגיות שונות שכולן קשורות בצורה כזו או אחרת לשאלת היכולת לסרב. למשל, יש דברים שגם אם אדם לפי הנוסח הנוכחי מוציא עצמו החוצה עדיין יש דברים שאפשר לשלוח לו בעל כורחו. זו נקודה שיש לחשוב עליה, אם זה מוצדק או לא. לאפשר לשלוח לאדם הודעה בעל כורחו,

במיוחד אם הוא קטין - כל מיני דקדוקים אחרים של ניסוחים. זה הרבה דברים שקשורים לשאלת הסירוב. אני מציע שאת סוגית הסירוב נדבר בהמשך. היא מאוד תלויה בשאלה אם מוטלת כאן חובה. גם אם נלך למודל וולונטרי של מסירה, עדיין השאלה איך אדם מוציא עצמו מההסדר ומה המשמעות, זאת שאלה. נכון, אבל עמדת הממשלה, אין שום כוונה להקשות על תושבים לעשות אופט אאוט אם יבחרו לעשות זאת. להבדיל מגופים מסחריים, אנו לא רוצים לגרום להם להישאר בהסדר בעל כורחם. לאפשר להם בצורה הכי נקייה ופשוטה. זה חלק מהעקרונות שלנו במערך הדיגיטל הלאומי. ברמת החקיקה כרגע, זה 3ב(א2), נכון?

פה התיבה: בכל עת. וההודעה הזאת לשיטתכם היא דיגיטלית? אפשר דיגיטלית, אפשר פיזית מול פקיד. אני מניח שזה ייקח כמה שעות עד שכל שכל המערכות תתעדכנה. כוונתנו היא לא לתת עוד שלושה שבועות לעדכן את המערכות אלא כמה שיותר קרוב לזמן אמת כפי שהעולם הדיגיטלי מחייב אותנו היום. אדוני היושב-ראש, אף אחד לא אומר לך שקיבלת את זה. כל משרדי הממשלה - יש המון שלוחות, המון משרדים, המון פקידים שיש להם מדיניות אחרת. הוא חושב שהוא לא צריך להסכים ככה. אדם יכול לחשוב שמסר שמסרב לקבל וחושב שנקלט ואף אחד לא קיבל את זה. אנחנו היום דורשים מחברות מענה אישור מסירה שנקלט. שיש לו אישור שאי-אפשר לחייב אותו על סמך הדברים האלה. אצלי צרוב בזיכרון בוועדת שקד, הצבא שולח פקס. היא מסתכלת: זה כבר יפטור אותו? זה יחייב אותו? אתם יודעים שלשלוח פקס זה כמו לשלוח טיארה באוויר. רוצה כן מקבל את זה, רוצה לא מקבל את זה. אני במו עיניי ישבתי מול פקיד כשהייתי בעיריית ירושלים, הוא מדבר איתי, פותח מכתבים של הורים וזורק לפח. זה מה שהוא עשה. בעיניי. לומר בלי שום מנגנון של משהו שאומר: אם ביקשת, זה בסדר, אתה יודע- - - כמובן להציג חיווי שאומר: הסרנו אותך. אתה יודע כמה ביטוח לאומי שלדעתי הוא משרד יעיל שלחנו, העברנו, אנחנו מחכים, אומרים: לא קיבלנו. גם אצלי. אתה יודע כמה מיילים מגיעים, והדברים עוברים לדואר זבל. מסמכים רשמיים. מיילים. אין ספק שיצטרך להיקבע פה בתקנות ובנהלים כל הפרוצדורה וכו'. כיוון שהסעיף הזה בכל מקרה יהיה, גם ההסדר הוא וולונטרי, יש להבהיר שההודעה יכולה להימסר גם באמצעים דיגיטליים. שאנחנו לא מטילים פה חובה על האדם להגיע ללשכת המרשם כדי לצאת מההסדר.

אני רוצה לשאול גם את הייעוץ המשפטי של המשרד וגם של הוועדה, בעצם כרגע הדברים מנוסחים דרך הסעיף של מה פקיד המרשם חייב להודיע לאדם. הם לא מנוסחים באופן מהותני כעומדים בפני עצמם. כלומר השאלה אם זה מספק אותנו מבחינת בהירות החקיקה והאלגנטיות שלה. הזכות של האדם לצאת מההסדר צריכה להיות מעוגנת בחקיקה לא בסעיף של חובת היידוע אלא מעוגנת בחקיקה כשלעצמה. החוק הזה באמת מורכב, אבל אם כן, סעיף חובת הידוע לא צריך להיות כל כך מפורט. יש לזה השלמה בתיקון העקיף לחוק מרשם האוכלוסין: בעת מסירת ההודעה רשאי התושב, כלומר זה אומר במפורש לא רק מה מודיעים לו אלא גם מה רשאי התושב. אבל זה בעת מסירת ההודעה. זה יותר מהאלגנטיות של החקיקה. החקיקה צריכה לכלול עקרונות יסוד. כפי שקבענו כרגע מוטלת חובה סטטוטורית למסור את הפרטים. אחד מעקרונות החוק הוא שבכל רגע נתון האזרח יכול לצאת. זה צריך להיקבע כעיקרון. בהחלט. הממשלה לא מתנגדת. ואז בחובת היידוע של הפקיד תעשו רפרנס לסעיף המהותי שקובע את ההסדר. לגבי הקטינים שדיברנו פעם שעברה, אני מבין שנושא רשיון הנהיגה פחות מעסיק אתכם כרגע. אתם רוצים שנציג עכשיו או נדבר עליו בהמשך? גם בדיון הקודם ציינו שאת העניין הזה אנו מבקשים להוריד מהתוספת כי יש לגביו הסדר ספציפי

מה שנשאר בתוספת לגבי קטינים זה רק שירות ביטחון. בסדר. לגבי הסוגיה השנייה של הקטינים, כל נושא חוק נושא שירות ביטחון, אני מבין שיש פה ממילא מערכת היום של כל מיני הסדרים וכו'. זו סוגיה שתציגו לנו. אולי נציג צה"ל יכול להתייחס מהזום? אני יודעת שהם ביקשו להתייחס. יהודה ביקש להתייחס לזה בדיון הבא הם רוצים לנסח את מכתב התשובה שלהם במסודר לוועדה בצורה מנומקת. מקובל עליי. שלום אדוני, אני יהודה, נציג הפרקליטות הצבאית. נבקש להתייחס בדיון הבא. בסדר גמור. אם אפשר התייחסות שלכם גם כשהאזרח עושה אופט אאוט יש קבוצת מסרים שממנה אי אפשר להשתחרר. נכון. הצעת החוק מדברת על שני סוגי מסרים שמהם לא ניתן להשתחרר: סוג מסר אחד - מסר חירום שאנו רואים לנכון, וסוג ההודעה השנייה: אחת לשנה לומר לאזרח: אתה באופט אאוט מדיוור דיגיטלי. אם אתה רוצה, מוזמן לעשות אופט אין.

שאלה שהוועדה צריכה לחשוב עליה היטב. שני סוגי מסרים שמוצע שאי-אפשר לשלוח לאדם גם אם ביקש לסרב, שניהם מעוררים שאלות. השאלה של מסר עדכון זו שאלה כי אדם אמר פוזיטיבית: אני לא מעוניין לקבל מסרים באופן דיגיטלי ועדיין ישמרו את פרטיו וישלחו לו כל שנה כדי ללחוץ עליו שוב ושוב, אולי בכל זאת. השאלה אם מוצדק לאדם שאמר בריש גלי: אני לא מעונין לקבל, לנסות שוב ושוב להציק לו. נקודה שנייה, מסר אזהרה. על פניו נראה כמוצדק אך מעורר שאלות. יש פה שני סוגי שאלות: אחד, ניסוחי, האופן שבו בסעיף הבא מנוסח אותו מסר אזהרה מנוסח בצורה מאוד רחבה שיכולה לכלול גם דברים מאוד טריוויאליים. זה עניין ניסוחי. מעבר לזה, יש גם שאלה מהותית. קודם כל יש להכיר בזה, וזה בסדר, כי יש חקיקה כזו יש להכיר בזה שזה חקיקה פטרנליסטית. אדם אומר: אני לא מעוניין לקבל מסרים, והמחוקק אומר לו: למרות זאת אכריח אותך לקבל סוג מסוים של מסרים. הוועדה צריכה לשקול לפעמים יש לזה הצדקה - כי יש פה אקט פטרנליסטי וגם מתעוררת השאלה, ככל שמדובר בעניין של הצלה או של חירום, למה מרשם האוכלוסין הוא הגוף הרלוונטי? האם פיקוד העורף הוא לא הגוף הרלוונטי? אם הכוונה שמדובר על כוחות הצלה, דברים שהם חירומיים- - - השאלה היא שאלת המאגר. זה לא שמרשם האוכלוסין ישלח את ההודעה. יש פה ביצה ותרנגולת, כי במודל שקיים בהצעת החוק כמובן שהוועדה יכול להיות שתשנה אותו וזה חלק מהשאלה שמרחפת באוויר, אבל ככל שהדגם שקיים בהצעת החוק הוא כזה שיש חובת מסירה, ואדם אומר: אני לא מעוניין לקבל מסרים, ואז יש שני סוגי מסרים שהוא יכול לקבל בעל כורחו. שני סוגי המסרים הללו הם ההצדקה היחידה לחובת המסירה, כי אם אדם היה יכול להוציא עצמו באופט אאוט מכל סוגי המסרים, גם אין שום הצדקה לחייב אותו למסור מלכתחילה את הפרטים שלו. לכן יכול להיות שאולי המקום המתאים למאגר הזה הוא באמת לא מרשם האוכלוסין. אולי פיקוד העורף. יש לשים לב שעל אף שזה נשמע טריוויאלי רוצים להגן על אדם וגו', קודם כל, בניסוח הנוכחי זה הרבה יותר רחב מזה. בי"ת, יש פה בסוף אקט פטרנליסטי. אדם אומר: לא מעוניין לקבל הודעות על צבע אדום. בכל זאת מכריחים אותו לקבל. הוועדה צריכה לשקול את זה. מה הדוגמה לשעת חירום? אני רוצה לומר משהו בניגוד למסר החשוב לגבי הזכות להימחק. אנו חיים בתוך מציאות מסוימת. היא מציאות של עולם שעובר תהליכי דיגיטציה, בין אם אנו רוצים ובין אם לא. אנו צריכים להיזהר, ודעתי לגבי הוולונטרי או החובה ידועה אמרתי אותה פה מספיק פעמים, אבל עלינו להיזהר ממציאות שבה הזהירות המאוד גדולה שלנו פה לא בעצם תיצור תהליכים לא מפוקחים ולא מבוקרים של איסוף מידע דיגיטלי על האזרחים. אנו מסתכלים על מה קורה היום עם פיקוד העורף. אנו כבר נמצאים היום במצב שבו פיקוד העורף שולח סמ"סים והודעות למאות אלפי אזרחים בלי שהיה תהליך מסודר של מסירת פרטים. אני לא מטיל דופי בפעולה של גוף כזה או אחר. נקודת המוצא שלי, שהכול נעשה באופן חוקי וכו', אבל יש היום מצב שבו יש מאגרי מידע מאוד גדולים. לפעמים זה מאגרי מידע שנמצאים בידי הרשויות המקומיות ואולי פיקוד העורף ושירותי ההצלה מתממשקים אליהם וכו'. יש להיזהר ממצב שבו אנו נורא מקפידים פה, אבל בעצם אנו יוצרים אינסנטיב לג'ונגל של איסוף נתונים על-ידי המון רשויות שלטוניות. יכול להיות ששכרנו יוצא בהפסדו מהתוצאה הזו. יכול להיות שעדיף לומר: מוקם פה מאגר נתונים לאומי, נעשה את כל מה שצריך אל"ף, כדי שיהיה וולונטרי, ובי"ת כדי שזה יהיה באבטחת מידע וכו' אבל יש מאגר נתונים ועדיף שיהיה מאגר נתונים אחד, ואז פיקוד העורף, כשצריך לשלוח הודעות חירום, אנו יודעים מאיזה מאגר הוא לוקח את הדברים וכו'. זו סוגיה אחת, איך מאזנים בין ההקפדה פה לג'ונגל במקומות אחרים. לגבי הסיפור הפטרנליסטי, אני מסכים. אני חושב שצריך לשאול: אדם מסר את הנתונים, אז לעד הוא בעניין מסרי אזהרה צריך בהכרח לקבל את זה לאותה כתובת ובאותה דרך? לגבי הסיפור של להזכיר לבן אדם, הסיפור פה קצת לא מידתי. הייתי אומר, וגם בדגם וולונטרי, אני חושב שאפשר לומר שסביר שאדם שעשה אופט אאוט,

עשית אופט אאוט אבל המדינה, המחוקק מאפשר לפנות אליך עוד פעמיים בתזכורת. אבל הזכות להימחק אני עושה הבחנה בין תיעוד דברים לאחור, כי זה בסדר התיעוד חייב להישמר, כי אם יש מסירה לכתובת מסוימת, ויש לזה משמעות משפטית, אזרח יאמר: מעולם לא מסרתי את כתובת המייל הזו למדינה. אתה צריך להיות מסוגל לומר: בתאריך זה וזה פלוני אלמוני בלשכת מרשם אוכלוסין ברמת גן מסר לי את הרשומה הזאת. אבל יש זכות להימחק. אם אדם אמר: לא רוצה לקבל מכם מסרים, כמה פעמים אתה יכול להזכיר לו? ככל שנלך יותר למנגנון וולונטרי, אתה יכול להטיל יותר אחריות על כתפי האזרח ואז לומר לו: הצטרפת לשירות אתה יודע שחלק מתנאי השירות זה שגם אם תעשה אופט אאוט, פעמיים, שלוש יחזרו ויזכירו לך: האם אתה באמת בטוח שאתה רוצה לצאת? כמו כשאנו יוצאים מהאפליקציה שואלים אותך: בטוח רוצה לצאת מהאפליקציה הזו? זו נקודה שנצטרך לברר אותה. מה זה נקרא חירום? היום מאות אלפי אזרחים מקבלים צבע אדום בהודעת סמ"ס. אני מציע שנדון בזה בסעיף הבא. אפשר לתת דוגמה שקיבלנו. למשל, בהקשר של שריפה שמתקרבת לישוב מסוים. כמובן זה תלוי במרחק ובמיידיות, אבל דרך אפקטיבית להשיג אנשים, לפנות אליהם במספר הנייד שלהם בהודעה: שריפה מתקרבת לישוב. גם אם אתה בבית, או אם אתה לא בבית, יכול להיות שאתה רוצה להודיע למישהו שנמצא שם, שיוציאו חיה וכדומה. אם זה ממש קרוב עוברים בבתים פיזית, אבל יש סיטואציה שבה אנו חושבים שזה יכול להיות רלוונטי. זה כללי. השאלה אם דבר פרטני. נניח שאתה צריך להגיע בשעת חירום לאדם פרטי. כל זמן שסירב לא תוכלי להסתמך על כך ששלחת לו. אם יש פה מצב חירום, אתה מנסה בכל הדרכים להגיע לאדם. לפחות אני יכולה להגיד על אוכלוסייה גדולה שזו דרך אפקטיבית להגיע אליה. זה אסור ולא יכול למנוע מכם כשמדובר במשהו פרטני, להגיע לאדם באופן אחר. זה לא תחליפי לשום אמצעי אחר. לא זו הכוונה. תמיד קל להשתמש בזמן חירום אבל זה כמעט לא יכול להוסיף לכם משהו. אולי משהו תוספתי. זה מוסיף לאזרח. תכף נסתכל על ההגדרה של מצב חירום. שוב - הכול פה זה איזונים נורא-נורא עדינים. דווקא במקום שיש חובת מסירה, אתה אומר לאזרח: המדינה הטילה עליך בחוק למסור לנו פרטים איך נודיע לך על מצבי חירום. בהקשר של וולונטרי או בהקשר של אופט אאוט בסדר. נצטרך לפצח את הסוגיה. ברור שלא מידתי, שלעד המדינה תזכיר לך באמצעי כשביקשת לצאת.

מידתי זה לומר: כדי לוודא שזו לא היתה טעות וכו', אני מרשה לעצמי עוד פעם-פעמים לפנות. לגבי נושא החירום נצטרך לחשוב מה עושים פה. אני לא יודע אם רשות החירום הלאומית נמצאת אתנו בזום או לא, אבל טוב היה להבין מה קורה היום. עשינו שיח בעניין עם המשרד לביטחון פנים. אדוני היושב-ראש, השאלה שעומדת בפנינו אם זה לא יועיל, לא יזיק, מסר לשעת חירום, אבל זו הסיבה שאני מבקש להשאיר את כתובת המייל שלו, אפילו שביקש כדי שתהיה לי בשעת חירום את האפשרות, ומה שאתה אומר נניח שאתה שם שלוש פעמים ניסיון. אפילו שאומר לא שלוש פעמים אני רוצה להשאיר אותו לשעת חירום. לפעמים הגעת אדם לאזור מסוים, כמו מקום של מפגע או אסון, יכול לגרום מפגע לאחרים. יש פה אינטרסים לאומיים גם. מגיע עם האוטו, נתקע שם, יש אירוע. נכון שזה חשוב, השאלה מה עומד לנגד. אם אדם לא אמר שהוא רוצה, ואתה אומר: אני רוצה לשלוח לאנשים הודעה על שעת חירום במה שיש לי היום- - - היום המאגר לא מוסדר.

מנגד, זה להשאיר את הרשימה של כתובת המייל על אף שלא רוצה כדי שאוכל להגיע אליו בזמן חירום. כתובת מייל או מספר טלפון נייד. דווקא בעניין חירום מספר הטלפון הוא יותר דרמטי. הצטרפה אלינו חברתנו אורלי אלמגור לוטן. אני ראש צוות בממ"מ. אין לי מה לתרום כרגע לדיון, רק הבנתי שחבר הכנסת מקלב ואחר כך היושב-ראש ביקשו שנכתוב מסמך נתונים. אז כפי שהסברתי ליועץ של חבר הכנסת מקלב לפני שבוע אלה נתונים שלמיטב הבנתנו לא קיימים היום בצורה מתוכללת. יש פה עוד גופים ציבוריים שכל אחד מהם שולח בתורו אני לא יודעת אפילו כמה סוגים של מכתבים ולכן לעשות משהו כזה, אני ככנסת הייתי מצפה שהממשלה תעשה את זה, מיפוי כזה. לפחות מבחינתנו כמרכז מחקר הוא לא ריאלי. מה שאני כן מבינה מבדיקה ראשונית, שההערכות שהוצגו לוועדה נדמה לי בנובמבר או בדצמבר של 130 מיליון מכתבים, אני מודה שלא מאוד ברור לי על מה הם התבססו. במקרה הזה אני מציעה לוועדה להחזיר את זה לממשלה ולא אלינו. קיבלתי את רשימת הנקודות של חבר הכנסת מקלב וצוותו. נדבר אתכם ונחשוב. יכול להיות שנצטרך כמה משרדי משלה או רשויות שלטון כדי לפלח ולהבין. דיברנו שהממשלה תעשה את זה. כמרכז מחקר בכנסת לעשות משהו כזה, יש פה פרויקט - יש 257 רשויות מקומיות אז אפשר רק לדמיין- - - יש סיכוי שתקבלו את המידע יותר מהר מהרשויות באסטוניה כמה הן שולחות מכתבים. די בטוח... לא הטלנו את זה עליכם. ציינו שנבקש מהממשלה. הממשלה אמרה שיש לה נתונים כלליים. אין לה נתונים מפורטים. יש לה מספרים והגיעה ל-136 מיליון מכתבים. יש כמה הערות שבעיקרן נוסח,

רק אציין אותן העובדה שכתוב פה בכל עת, צריך לתאם את זה עם הנוסח שבחוק מרשם האוכלוסין ששם משתמע שזה רק בעת מסירת ההודעה.

איזה הודעות ניתן לשלוח לבגיר שסירב, ככל שזה יישאר - יש חוסר התאמה בסעיפים. גם לגבי שליחת הודעה לקטין, כתוב שההודעה נשלחת.

אבל יש שתי הערות יותר משמעותיות. אחת, לגבי מה שפקיד הרישום הודיע. אחד הדברים שהוא נדרש להודיע לפי פסקה (3)

אני מבין את הנקודה. אם התפיסה היא שקטין זה קטין ובגיר זה בגיר, לגיטימי שברגע שמשתנה הסטטוס המשפטי

הורה אומר

תכף נעבור לסעיף הבא, שהוא מבחינתי סעיף מאוד מהותי.

ראשית רועי פרידמן, הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה. לאחר מכן

אנו חושבים שצריך לייצר פלטפורמת דיוור שבה אזרחים יכולים להצטרף באופן וולונטרי ולקבל את המסרים כאוות נפשם. הנושא של טלפונים

אני מציעה שאעצור פה. זה סעיף חשוב שמדבר על תנאים שנוגעים לאופי המסר ושליחתו. הוא בחירה מאחד מאלה. יש חמש חלופות שצריכות להתקיים כדי שאפשר יהיה לשלוח את המסר. לא כל המסרים יוכלו להישלח לפי הצעת החוק.

וזה גם מגדיר שכל השאר לא יכולים מבחינת להיכנס לגדר מבחינת אופי המסר.

והאופציה החמישית זה סוג מסרים שהנמען נתן הסכמה פרטנית זה מתבסס על הסכנה, שיישלח למענו הדיגיטלי.

המסר השני מסר שכולל מידע שמותאם באופן ייעודי אליי. הכוונה למשל לדוח תנועה הוא מותאם אישית אליי. זה לא מסר שנשלח לפי חיקוק או הוראת

אני מקבל אותו באופן אישי אליי.

אם אני מצטרף לשירות של עיריית גבעתיים ומבקש:

מצטרף למערכת של הודעות ממשלתית.

לא ניתן יהיה. הכיוון הוא

חובתו של אדם לא לנהוג כשאין בידו רשיון נהיגה בתוקף, אבל אנחנו רוצים כמינהלת שירותים לאדם להזכיר לו הרשיון שלך עומד לפקוע, או משהו אחר מגיע

אז הורדתי את כל הספאם.

כיוון שלא התכוונו לזה, כמובן נטייב את

מה הצעת החוק אומרת? כיוון שאין בה דיפרנציאציה, אתם אומרים לאזרח:

כי חלק גדול מהאזרחים רוצים דיגיטציה. אני לא מדבר על

אם היית נותנת לי דיפרנציאציה, יכולתי בקליק לומר: כל הודעה שהיא לא הודעה מכוח

הרי הלפ"מ מוציא הרבה מאוד פרסומות.

הלפ"מ קונה מערוצי הרדיו והטלוויזיה,

ויש דברים שהם יותר הסברה.

הדוגמאות שלך הן חשובות, חבר הכנסת מקלב. אני מאוד מתחבר למה שאתה מציף

החוק לא חל.

יש דברים שהם הארד קור פעולה שמוסדרת בחוק, מכוח חוק, הנחיות מינהל. זה

מבחינתנו חשמול קו הרכבת בין ירושלים לתל אביב, לשלוח הודעות לכלל תושבי תל אביב וירושלים זה לא חלק מתוך החוק, לא לכך נועדה תכלית הסעיפים האלה, אבל אם הרחוב שאתה גר בו ספציפית נחסם לתנועה היום, זה עניין שעלול להשפיע לך ומאפשר לרשות המקומית להודיע. אבל אם אני נוסע כל יום בקו של

אם הייתם מאפשרים דיפרנציאציה, לא פר סוג כן קנס לא, אבל אומר כמה קטגוריות אני מעונין לקבל רק הודעות שיש חובה למשרדים לשלוח. מעוניין לקבל מידע על ענייני תחבורה ותרבות. ניחא.

אני חושב שזה נכון. מי שמעוניין, זה יכול להיות כלי מידע

נחזור פעם אחר פעם לאמירה שאני אומר מתחילת הדרך לפעמים יותר זה פחות. תמיד יחזור לנקודה של כן חובה או לא חובה.

לאזרח: זה ההסדר. אתה רוצה את ההסדר הזה אז מקבל את כל

מצד שני, מאוד חשוב לדעתנו להסדיר את זה עכשיו כי אנו עלולים להיות במצב שאם נישאר רק עם סעיף אחד שמדבר על המסר נשלח לפי הוראת חיקוק או מינהל, אנו נמצאים במצב שהודעות שירותיות רבות לא יוכלו להישלח.

כי חברה ממשלתית היא לא תחת החוק הזה, אבל- - אבל משרד התחבורה הוא כן תחת החוק הזה. תשתיות המסילות במדינת ישראל לא שייכות לרכבת ישראל.

מי שמפרסם את הידיעות על סגירת קווים זה משרד התחבורה.

כיוון שמדובר על מסר כללי שאין יכולת למשרד התחבורה לתחום את הנמענים, במצב כזה אדם יצטרך למסור את הסכמתו למשרד התחבורה לפי

כל פעם שהם ירצו לדוור, הם יוכלו לפנות למספר תעודת הזהות הזאת למרשם האוכלוסין ולשלוח את המסר בנושא שעליו ביקשתי לקבל. ומי בדיוק בודק במרשם האוכלוסין שבאמת האזרח ביקש את זה מהרשות

כיוונו לדעתכם במובן הזה,

והגבלנו את סוגי המסרים שניתן לדוור באופן

בקריאה פשוטה.

זה לא קשור אליי. בניסוח הנוכחי זה נכנס. לא חייב להיות קשור אליי. הכוונה היא שזה יהיה אדם שקשור אליי כי יש קשר גם מבחינת הנמען

אני מסכימה. לכן אני מציעה שתחכו לראות מה נציע.

אדוני היושב-ראש, הצגתי אותה בישיבת הפתיחה, מה שאדוני העלה זה סוגיה הרבה יותר רחבה של כל

אני רוצה להודיע לאזרחים על שעות הפתיחה

מאוד רלוונטי לאזרח. אז אני אמצא את זה בדואר האלקטרוני? בשביל זה יש

להיכנס שמענו אותן בפעם שעברה אבל אם אתם מכניסים את כל הרשויות המקומיות, המנגנון יהיה חייב להיות אוטומטי.

הזמן תעבורנה שאילתות אוטומטיות על נתונים ועל הפצת המסרים? איך בכלל נסדיר את

מבחינת סדר הדיון, רוצים עכשיו שהיא תתייחס? קודם כל צחי שלום, ראש מינהל טכנולוגיות ומידע במרכז השלטון המקומי. שנייה, אנו עושים עצירה

כי קבענו פה הסדר. זה ההסדר של החוק.

אני לא רוצה לעבוד עם רשות האוכלוסין. אני רוצה לעבוד במודל זה וזה, עושה הכול

אתם רוצים תסדירו את פקודת העיריות. יכול להיות שהוא לא ישים מבחינת מערכות המידע. יש לנו עשרות מערכות שיצטרכו עכשיו להתממשק מול מרשם אוכלוסין ולעשות שאילתות און ליין, להיות על כל סמ"ס או מייל שזה משהו שלא קיים

אז הצעת החוק הזאת היא חקיקת מסגרת שמשפרת את התנאים עבור- - - זה מחייב אותם. הגוף הציבורי רשאי רק אם מתקיימים כל אלה. אם הוא רוצה, זה המתווה היחיד שהוא יכול לשלוח. זה לא משהו מאפשר אלא מחייב. היא מאפשרת לדוור

להבנתנו קיים כבר היום. נאמרו פה דברים שהם לא מה שאנחנו מכירים. אנחנו גם נשמח אם אודליה ממרשם האוכלוסין תוכל להתייחס ולהשלים בעניין. יש מספר תשובות פרטניות לגבי צרכים שהועלו מהשלטון המקומי. גם תקופת המעבר להיערכות. יש סייגים שלא הקראנו אותם עדיין, של

השאלה אם הכלי תואם את האמצעי שאנו מנסים להשיג. אף אחד לא כופר בזה שצריכה להיות חקיקה, במסגרת חקיקת הפרטיות במדינת ישראל שמסדירה את נושא השימוש במאגרים דיגיטליים על-ידי כלל הרשויות,

כלומר מחר עירייה לא תוכל לשאול אזרחים מי רוצה לקבל ממני מידע על פעילות המתנ"סים ולשלוח את זה באמצעות- - - יש פה גם סייגים. אנחנו נקריא אותם ואנחנו מציעים באחד מהם להרחיב. יש פה מענה יותר מאוזן. זה לא תשובת כן ולא. אני לא רוצה להמתין עם הסייגים.

בהיקף מסוים כן, אבל התנאים פה, כפי שהם רלוונטיים לממשלה, רלוונטיים באותה מידה לשלטון המקומי, וגם אם רשות מקומית תאמר: אני לא מעוניינת לשמור על התנאים האלה, כי הם מכבידים עליי יותר מדי בהגנת פרטיות אבטחת מידע - אנו שמענו גם את האמירות האלה. זה לא הדיון מבחינתנו. ההצעה שמובאת פה גם לא הצעה לקבוע סטנדרטיזציה של הגנה על פרטיות ואבטחת מידע משימוש מאגרים על-ידי רשויות שלטון. זו חקיקה אחרת. אתם מבקשים להקים פה מערכת דיוור מרכזית. יכול להיות שיש לזה הצדקות. אבל כרגע נציגי השלטון המקומי אומרים את דבריהם, כנציגי מרכז השלטון המקומי. אני מבקש שלדיון בשבוע הבא יהיה פה נציג מנכ"ל משרד הפנים. אני רוצה להבין מה עמדת משרד הפנים בסוגיה הזאת. מרכז השלטון המקומי פה. אני רוצה להבין את עמדת משרד הפנים, או היועץ המשפטי של משרד הפנים או מנכ"ל או סמנכ"ל רלוונטי שיסבירו איפה הם עומדים בעניין הקשר של הרשויות המקומיות להצעת החוק הזו. יכול להיות שזה הגיוני, אבל כרגע ניצבים במצב שבו מרכז השלטון המקומי אומר: אנו לא רוצים. אתם אומרים בצדק חלק מההיבטים של הסטנדרטיזציה הכרחיים שם, אבל למה שלא תקבעו בחוק סטנדרטים ותאפשרו להם לנהל את עניינם בכפוף לאותם סטנדרטים? עו"ד אודליה אדרי, רשות האוכלוסין,

שלום. אני רוצה להתייחס לכמה דברים.

לגבי השימוש במאגר מרשם אוכלוסין - כפי שנאמר פה, מרשם אוכלוסין אמנם מאשר בקשות לקבלת מידע בדבר למשל- - - כדי לאפשר את הדיוור אבל החובות שחלות על כל אחד מהגופים שנותנים מידע כמו מה שאנו מבקשים להסדיר כאן יחולו באותה מידה. כלומר לא רשות האוכלוסין אמורה לפקח שכל גוף שמקבל מאתנו את המידע עושה בו שימוש בהתאם לדין. זו אחריות שחלה על כל גוף וגוף. מה שאנו מבקשים לעשות בחוק זה שני דברים עיקריים: ראשית, פיזור המאגרים. הקושי היום, שלכל רשות או גוף שלטוני יש מענה דיגיטלי בפני עצמו. זה כשלעצמו סיכון למידע. כשאנחנו מעגנים הכול במאגר אחד, יש אפשרות להגן על זה. זה יתרון רציני, שיהיה מרוכז במאגר אחד ולא לאפשר לכל גוף לקיים מאגר משל עצמו ולדוור באופן עצמאי כולל הרשויות המקומיות שהן כמות לא מבוטלת של גופים.

לקבוע סטנדרטים של איזה דיוור מותר לעשות. גוף, מעבר לזה שלא יכול לשמור אצלו את המאגר הזה, גם לא יכול לדוור איך שהוא רוצה אלא צריך לעמוד בסטנדרטים כפי שקבענו. לכן הבקשה של השלטון המקומי לצאת מההסדר וגם לנהל מאגרים בפני עצמם וגם לדוור איך שהם רוצים בעינינו לא מקובל. נאמר שאני רוצה שירותים דיגיטליים, אבל אני מהמדינה רוצה לקבל את התכתובות של השלטון איתי כאזרח. לא רוצה שמשרד הביאות ישלח לי מידע על בריאות הציבור, לא לקבל פרסומות על כל היבט אחר, על איך אני כהורה צריך לשמור על הבטיחות ברשת של ילדיי. הרי אין סוף. כל משרד ממשלתי תנו לי דקה, אשלח לכם על עשרה פרטי מידע שכדאי שהאזרח יידע. אני לא רוצה את זה מהמדינה אבל כן רוצה את זה מהרשות המקומית. אני מהרשות המקומית רוצה לקבל את כל המידע על אירועי תרבות, על אירועי פנאי, על מה קורה אצלי בעירייה. לא רוצה את זה ממשרד התחבורה. לכן יש סעיף 5 שטוען שהמסר הוא מסוג המסרים שנמען נתן לגוף הציבורי את שליחתם למענו הדיגיטלי. אתם ערוכים לומר היום במערכת הריכוזית, מבחינת האוטומציה של העניין. האחריות היא על הגוף הציבורי ששולח. אבל השאלה אם אתה מבחינת אוטומציה ערוך לזה שעיריית גבעתיים אומרת, לגבי המסר הזה. לגבי תעודת הזהות הזאת ישלחו את המסר הזה - מותר. מה שאתה אומר לא נותן מענה למה שהיושב-ראש אומר כי פסקה (5) אומרת שאני יכול לבקש שישלחו לי על משהו מסוים, זה לא נותן מענה למצב שבו היושב-ראש אומר: יש נושא מסוים שאני לא רוצה לקבל מהמדינה וכן רוצה לקבל- - - לירון אומר: ברמת המדינה לא יהיה ואז צריך כדרך אגב שכל המידע הזה לא יהיה בסעיפים (1) עד (5), ואחרי שאני מהמדינה לא יכול לבצע דיפרנציאציה, חוץ ממה שאני מקבל מהמדינה, בגלל שאני אומר לעיריית גבעתיים: מכם אני כן רוצה לקבל כך וכך- - - את המסרים הנוספים שהם לא (1) עד (4) בתוך החוק.

לסרב מהמדינה, ולפנות לפי סעיף (5) ולומר: את זה ואת זה אני כן רוצה. אלעזר שואל: אני לא רוצה לקבל שירותים דיגיטליים מהמדינה. זה סעיף אחר בחוק שנותן מענה לזה. בהמשך יש סעיף 3ד שאומר שאם אדם פנה לגוף ציבורי בעניין מסוים ואז פנה לצורך קבלת שירות מהגוף הציבורי, רשאי הגוף הציבורי לשלוח לו במסגרת מענה לאותה פנייה, מסר אלקטרוני אף שלא בהתאם להוראות הסעיף האמור. זה מענה למסר ספציפי. זה לא אמירה כללית תמסור לי את כל אירועי התרבות של העירייה שלי. זה סעיף התגברות, שאומר שעל אף כל ההסדרים שמדברים על אופט אין, אופט אאוט, יש סעיף שהאזרח יוכל להתגבר לעניין ספציפי, לרשות מסוימת, לומר לה: אני רוצה לקבל את הדיוור בעניין הכבישים או בעניין אירועי תרבות. זה לא מה שכתוב בסעיף 3ד. סעיף 3ד מדבר על פנייה בעניין מסוים.

אנא שלחו לי את כל אירועי התרבות. זה אני רוצה לשאול שאלה מסוימת על משהו מסוים. אנו רוצים להציע נוסח יותר רחב ל-3ד. כרגע זה לא מה שכתוב. מי שרוצה דיון מסוג זה שיגיע לחדר הוועדה. בזום מקבלים כשמבקשים רשות דיבור.

אני מציע שנציגי מרכז השלטון המקומי יהיו בדיונים האלה לא באמצעות זום, אם כל כך חשוב לכם החוק הזה. גופים שרוצים להשפיע על חקיקה לא מדברים בזום באים לחדר הוועדה. אני אומר לכל האנשים בזום היכולת שלכם להשתתף בדיון היא יותר מוגבלת כתוצאה מהזום. משרדי ממשלה ורשויות שלטון - שיישבו בחדר הוועדה. זה בסדר גמור שפה ושם יש אילוצים. סעיף 3ד בחוק העיקרי הוא סעיף משלים. הוא סייג רחב. אנו מציעים להרחיב אותו אפילו טיפה יותר. במובן הזה שנהיה במצב שבו אני יכול לעשות אופט אאוט לממשלה אבל עדיין לרצות לקבל שירות דיגיטלי מהעיר שלי.

או ממשרד ממשלתי שאליו אני רוצה לפנות לגבי שירות מסוים, אני עדיין אוכל לקבל את זה. ברור שסעיף 3 מאפשר.

רק יש לומר יש לטייב פה. כי זה לא יכול להיות מותנה בפנייה. מספיק שאבקש את המידע. גם זה, וגם הפנייה יכולה להיות לא רק באמצעי דיגיטלי. זה מצמצם מדי. יכולה גם להיות פנייה באתי לעשות בחינת בגרות. ביקשתי לקבל את המענה באימייל. זה לא פנייה באמצעי דיגיטלי. נשמע את מרכז השלטון המקומי, אבל שאלה קונספטואלית שקשורה למערכת היחסים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי. אני מאוד בעד סטנדרטיזציה של הבטחת מידע והגנת פרטיות גם על מאגרי המידע של השלטון המקומי. אבל לקפוץ מזה לרעיון שהכול צריך להיות מרוכז ולא לגיטימי שרשות מקומית במדינת ישראל תחזיק מאגר של כתובות דיגיטליות של תושביה, אז נעשה חקיקה שמשלבת בין דיני השלטון המקומי לדיני הגנת הפרטיות, תעשה רגולציה על המאגרים הדיגיטליים של הרשויות המקומיות. אני רוצה להבין, אתם אומרים טוב, אתם בנויים על הרעיון שחייבים למסור חובת מרשם. יש סעיף 3ד, אבל יש להסתכל גם על החלק השני. יש גם בקשה של השלטון המקומי, ואנו תומכים בה, כדי שהדיוור שלהם, תחול עליו גם חזקת מסירה. בלמים ואיזונים או איך המכוונים השונים צריכים להיות. אי אפשר לומר: אני רוצה לקבל חזקת מסירה. מצד שני, לא להיות כפופים לשאר סעיפי החוק. אפשר במסגרת הסטנדרטיזציה של שליחת חומרים דיגיטליים על-ידי רשות מקומית גם לקבוע שם מתי חלה חובת מסירה או לא. אני לא מבין את המחשבה של ריכוז כל המידע על-ידי מערכת אחת. כל פעם שרשות שלטונית או רשות מקומית במדינת ישראל תרצה לשלוח מידע דיגיטלי לתושביה, היא תעשה את זה דרך שאילתא למול המערכת המרכזית? מה ההיגיון בזה? יש שתי נקודות. אחת, בהיבטי תושב, פעמים רבות לתושב יש אינטראקציה והוא לא לגמרי מבחינת הדקויות, האם זה גוף ממשלתי, האם זה הרשות המקומית. לפעמים התושב רואה אותו כאחד. במובן הזה חשבנו שהמענה השלם לדיוור הציבורי של גופים ציבוריים צריך לכלול גם את הרשויות המקומיות. זה מבחינת התחולה של הצעת החוק. וטכנית אני חושב שרצוי לחדד את מנגנון העברות המידע. מהבחינה הזו בעולם הדיגיטלי ובאמצעים הדיגיטליים שקיימים לנו היום, מדובר בשניות. לא מדובר בתהליך מורכב של העברת קבצים מגוף א' לגוף ב' אלא במשהו שבסופו של יום גם מבחינת התושב אמור לתת שירות טוב יותר, לכתובת דיגיטלית שמעודכנת במקום אחד אני תמיד יודע שאני יכול לעדכן ממקום אחד ומשם הדברים הולכים. וגם מהמקום של איפה אנו לא רק מעדכנים את זה איפה התושב מעדכן את זה, שזה השירות מבחינתו - גם מבחינתנו שאנו מרכזים את זה במקום אחד. מבחינתנו זה יותר נכון, מאובטח יותר ויותר שירותי. מה שעולה מהדברים של לירון, השאלה של היחסים בין הגופים הציבוריים לבין המרשם, המשמעות היא שאין שום מסננת. אם זה דבר שלוקח שניות, זה אומר שכל גוף ציבורי שיעלה בדעתו לשלוח כל דבר- - - זה לא מה שיעלה בדעתו. גם הוא מחויב בחוק. הוא יפנה, יקבל אוטומטית. יש תהליך שנעשה לפני כן, בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, אבל עכשיו כל שאילתא תיענה תוך שניות. אין אף בקרה של מרשם האוכלוסין, האם הבקשה ממלאת את התנאים או לא. אין בקרה של מרשם האוכלוסין על התנאים. הגוף הציבורי יש לו ייעוץ משפטי,

חשוב שהוועדה תדע את זה. הגוף הציבורי יכול לקבל איזה נתונים דיגיטליים שהוא רוצה על איזשהו אזרח על-פי מספרי תעודת זהות? אני חושב שכדאי שאודליה תתייחס לזה, כי זה לא סתם כלאחר יד וגם לא הכוונה שיקבלו את המידע אלא שיגידו למספר תעודת הזהות הזאת אנא שילחו את הדואר האלקטרוני הבא או את המסר הבא. הכוונה היא שהמערכת תדע לשלוף את הנתון, תראה שהאזרח נתן את אישורו לשליחת המסרים, ולאחר מכן תשלח את זה בצורה מלאה. זו הכוונה. אין מישהו שמבקר או מפקח. חוץ מהגוף עצמו. גוף שלטוני. על יועץ משפטי של כל רשות ציבורית- - - אבל זה קורה גם היום ובסמכויות יותר משמעויות ודרמטיות. משרד התחבורה חוץ מהדיוור אין לו סמכויות דרמטיות אחרות כלפי האזרח?

אני מבין מה אתם אומרים. אני לא מבין מה התועלת במערכת ריכוזית. אתן דוגמה לפרויקט שאנחנו מתעסקים איתו היום עדכון כתובת מגורים. היום האזרח, לפי מחקרים שעשינו, מכלה למעלה מעשה שעות מזמנו כלומר למעלה מיום עבודה בלעדכן את הגופים השונים בכתובת המגורים החדשה שלו. כמה נוח אם היה לנו תהליך אחד מרכזי שדרכו היה מעדכן את כתובת המגורים שלו את כלל הגופים, ויודע לשמור על זה. אנו יודעים שיש היבטים מאוד משמעותיים מבחינת האזרח, מבחינת התועלות שהוא מקבל, מעבר לרישום שהוא מבצע במרשם האוכלוסין עבור הכתובת שלו ועבור דברים אחרים. לכן יש פה היבט משמעותי מבחינתנו לשים את זה במקום אחד. גם השירות לאזרח הוא משמעותי. ברור. זו דוגמה מסוג אחד. אנחנו מנסים להקביל את העולם הפיזי לדיגיטלי ולומר: יש פה משהו דיגיטלי שזה עדכון כתובת למשלוח הדואר. מה קורה היום בעולם הפיזי? איך אני לא מאבד לפחות חלק מהדברים בעולם הפיזי מאפשר אותם גם בעולם הדיגיטלי וגם משפר את השירות? מר צחי שלום, חוזרים אליך. שנייה. אני רוצה לומר משהו. אני מבין מה אתם אומרים. אני קורא לכם לחשוב, בניגוד לסיפור הוולונטרי, לא וולונטרי, שפה דעתנו שונה אני חושב שבעידן הנוכחי לא צריך לחייב אזרחים למסור מען דיגיטלי. צריך לתמרץ, לעודד אותם. אני חושב ששר ההיסטוריה בעניין הזה צועד בכיוון אחד. תהיו קצת סבלניים. אתם יודעים טוב מאתנו לאן העולם צועד בהקשרים האלה. פשיטתא שעוד חמש שנים הרבה יותר אזרחים ירצו את זה. אפילו בלי שתתמרצו, זה ילך ויגדל משנה לשנה, ובעוד עשר שנים נהיה במציאות אחרת לגמרי. בעניין השלטון המקומי, אני מגיע מנקודה אחרת. אין ספק שצריכה להיות סטנדרטיזציה אחידה, שצריכה להיות אותה רמת הגנה, ואין ספק שיש גם יתרונות בכך שאדם לא צריך לשנות את המען הדיגיטלי שלו בכמה מקומות. אם כי זה לא כזה סיפור לשנות את המען הדיגיטלי. אבל בסדר. אבל פה יש עניין של קצב התקדמות. אי זורק לכיוונכם - האם לא הגיוני כשהולכים על כזה מהלך ענק זה מהלך ענק האם לא היה נכון לעשות אותו בשתי מדרגות, האם לא היה נכון לומר בהתחלה, איך זה עובד עם משרדי הממשלה וכו'? שלב שני, ניתן לרשויות מקומיות שמעוניינות להתחבר לשירות הזה? שלב שלישי,

כשהכול עובד, נכניס את כל השלטון המקומי לעניין הזה? אנו לוקחים את הערת היושב-ראש לתשומת ליבנו. האם הרשויות המקומיות יכולות לקבל מכם התחייבות שלא תגבו מהן כסף על השירות הזה? ואז הן יכולות לסחור בשוק? היום הממשלה לא מפיצה לרשויות המקומיות את הדואר. אל תאמרו לי שהכול שברירי שניות ואין עלות. תמיד יש עלות. יש תקורה, צריך להחזיק אנשים, יש אנשים שמטפלים ב-IP. אתם מתחייבים שזה שירות שהמדינה נותנת לשלטון המקומי ללא תמורה? לעד? ואם הרשות המקומית רוצה לעשות היא אומרת: אני אעמוד בסטנדרטים. אתם בית המחוקקים תקבעו סטנדרטים של אבטחת מידע ופרטיות. אני רוצה לעשות את השופינג. אולי אני מקבלת הצעה יותר זולה? משרד האוצר, נציגי האוצר פה, אתם מודיעים לי שלא ייגבה מעכשיו עד קץ כל הדורות שקל מהרשויות המקומיות עבור השירות המרכזי הזה? שימו את זה על השולחן. כי אם הכוונה שלכם ברגע מסוים כן לגבות כסף, כדאי שנדבר על זה. מחר עיריית גבעתיים לא רק שהיא מוותרת על המאגר הדיגיטלי. אסור לה להחזיק מאגר דיגיטלי לפי החוק הזה. זה המשמעות. אסור לה להשתמש במאגר דיגיטלי. אז היום היא יודעת שבשביל שהיא שולחת הודעת חיוב ארנונה לאזרח זה עולה לה 0.001 ₪. ככה היא מתמחרת את זה. לא תגבו ממנה את הכסף הזה? לא תבואו עוד שלוש שנים אחרי שהמאגר הדיגיטלי של העירייה יתנוון ותאמרו לה: עכשיו אנחנו כן גובים מכם כסף על כל שאילתא ועל כל מידע?

יכול להיות שאתם צריכים לדרוש, כי למה המדינה צריכה לממן את השלטון המקומי על דברים שהיום השלטון המקומי מממן מכיסו?

אם אין תשובה, למה אתם מבקשים מאתנו לאשר חוק שמחליט על השלטון המקומי באבחת חרב? מר שלום. היושב-ראש, אשמח להמשיך את דבריי ולהבהיר כמה דברים. אני מסכים איתך על העלויות. ברור שיהיו עלויות ושזה יושת על הרשויות בשימוש, באיזשהו שלב זה יקפוץ. כמובן יש עלויות של ביטוחים שנצטרך לעשות בכל המערכות. אף אחד לא דיבר על זה, על העלויות הללו. מרשם האוכלוסין היום מתקבל ברשויות לטובת המון מערכות שונות שמבוצעות ומקבלות מידע. אנחנו מעדכנים אותו, ומשיתים אותו למערכות שלנו. בשיטה החדשה לכאורה נצטרך על כל פיפס לבצע שאילתא ישירה מול המערכות של רשות האוכלוסין, לקבל תשובה ואז לשלוח את הסמ"ס או דואר אלקטרוני דבר שהוא בלתי אפשרי בעליל. מדובר על מאות אלפי סמ"סים ביום. אנו לא משרד ממשלתי שמחדשים רק ברשיון או כל דבר אחר אלא מבצעים שירותים נוספים לתושבים במסגרת הפעילות שאנו מבצעים. לגבי הדיון עם מרכז שלטון המקומי הדיון לא התבצע. היתה שיחה אחת. העברנו את ההבהרות שלנו לגרסאות הקודמות של החוק. לא קיבלנו התייחסות, לכן לא הוגן לומר שיש שיח. טענו שרשויות רוצות לקבל את המידע.

כדי לבצע תפקידן, ישמחו לקבל מידע שחסר להן אבל עדיין צריך לשמור להן את האפשרות להמשיך לעבוד. בצורת החוק הזה, שלא ברור איך יעבוד, איך זה יקרה, מתי, מה מותר ומה אסור, בטח בפעילות הרשותית, נראה שבסוף יגרום לנזק במתן השירות לתושבים. אנו מדברים על כל תושבי המדינה שמקבלים שירותים מהרשויות ויפסיקו לקבל את השירותים הללו. לגבי המאגר, מרשם האוכלוסין הוא מאגר מידע. אנו מקבלים ממנו מקטעים לפי רשות, מגישים מסמכים וכאלה. יש פער בין להפוך אותו ממאגר מידע למנגנון הפצת מידע לתושבים לבין השארתו כמאגר מידע, שמעדכן את מאגרי המידע של הרשויות. לגבי העניין של עמידה בתנאים ותקנות הגנת הפרטיות, אנו לא מבקשים לא לעמוד בהם. אנחנו עובדים, בשנים האחרונות התבצעו המון פעולות ברשויות לטובת עמידה בתקנות הגנת הפרטיות. על כך יש רק לברך על ההתקדמות שהרשויות עושות למרות שהתקנות יצאו ללא תקצוב, ללא שום יכולת לבצע, הרשויות עומדות בנטל ומנסות לעמוד ככל שיכולות בתקנות הללו. אני מקבל את הערת היושב-ראש. להבא אגיע לכל הדיונים. יהיה לך קל יותר להשתתף בדיון. עו"ד למברגר, לירון, התייחסויות שלכם? כמה החוק מדבר על תקופת מעבר? חצי שנה ועוד שנה וחצי. היערכות עד כניסה לתוקף ואז עוד 18 חודשים לקבל את האימיילים עד שאנחנו אומרים: מעכשיו משתמשים במערכת דיוור מרכזית. זו לא תשובה מאוד מדויקת כי יש עוד היבטים אחרים שנכנסים לתוקף לפני 18 חודשים. בסדר, מכובדיי. אנו צריכים לעבור לדיון אחר. אנו נפגשים בשבוע הבא. נמשיך את הדיון בינינו. אני מבקש מעבר לנושאים הגדולים, שפתוחים, שתשקלו את הסיפור הזה מול השלטון המקומי במובן של השלבים. אני חושב שהמערכת הזו תעבוד, והיתרונות שלה יהיו מובהקים ויהיו ברורים, אז רשויות מקומיות יהיה להן אינטרס להצטרף. המידע יהיה יותר מדויק. זה לא סותר שאפשר שיהיו סעיפים שקובעים מתי אפשר לשלוח דיוור אלקטרוני מהותי. כלומר חלק מהדיוור האלקטרוני יעבוד בשיטה של דיוור אלקטרוני של משרדי הממשלה בהתאם לנתונים שיש במאגר האוכלוסין. תהיה הוראה מהותית על רשויות ציבור אחרות שצריכות לעמוד בתנאים אלה ואלה לשליחת מידע. אפשר לשקול שם גם חזקות מסירה, אם הם עומדים באותם סטנדרטים. אפשר לאפשר לרשויות להצטרף וולונטרית להסדר בשלב הראשון ואז לשקול את החיוב שלהן. תחשבו על זה ונראה. אני מבקש התייחסות משרד הפנים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.